הצעת קביעת חברת נתיבי איילון בע"מ כ"גוף אחר" סעיפים 22(2ב) ו-22א לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. הגשנו שתי בקשות להכרה בשתי חברות ממשלתיות כ"גוף אחר". על פי פקודת הקרקעות, לשרת התחבורה יש סמכות לרכוש קרקעות לשם פרויקטים תחבורתיים. שרת התחבורה מבקשת הרשאה להשתמש בסמכויות שלה על פי הפקודה להעביר לגורם כלשהו שיטפל עבורה בהליכי הרכישה. אחד התנאים למתן הרשאה היא זכות טיעון לבעלי קרקעות או בעלי זכויות. במקרה בו ועדת הכספים מגדירה את הגורם כ"גוף אחר", ניתן פטור לאותה זכות טיעון. אמרו לי שאתם רוצים להוריד סעיף, להוסיף סעיף. כן, את גשר הרלינג. אם אתם רוצים להוריד, תורידו, אבל להוסיף אנחנו לא נוסיף מעכשיו לעכשיו. בגשר הרלינג הגענו למסקנה שאין צורך בהפקעות קרקע. כפי שאמרנו בדיון הקודם, בכל פרויקט ופרויקט אנחנו עובדים מכוח תכנית סטטוטורית. התכנית הסטטוטורית לוקחת תוואי שטח, מסמנת לנו איפה נמצאת הדרך.